אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת 6 בדצמבר 2020, כ' בכסלו התשפ"א. הנושא על סדר היום: הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 74) (הוראות לעניין פריסת רשת מתקדמת), התשפ"א-2020, מ/1378, והצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון הוראות לעניין פריסת רשת מתקדמת), התשפ"א-2020 (פ/2332/23), של קבוצת חברי כנסת. כפי שזכור לחברי הכנסת, קיימנו כאן דיון בסוגית פריסת הסיבים. כולנו דיברנו וחיכינו. ידוע שהפריסה יכולה הייתה להתקדם שנים קודם, רק הוויכוח היה על הפריסה האוניברסאלית בכלל במדינת ישראל. כל עוד לא נמצא הפתרון לפריסה האוניברסאלית והמימון זה לא התקדם. אנחנו היום מובילים פשרה. שר התקשורת שנמצא איתנו פה עם מנכ"לית משרדו, באו ואמרו: יפה שעה אחת קודם, צריך לתקן את החקיקה כדי לאפשר את פריסת הסיבים.

מתגאים במדינת הסטרט-אפ שלנו, אבל אנחנו עם אינטרנט, סלחו לי על הביטוי, עגלה.

שמח שיש מענה, הוא לא אופטימאלי, לסוגיית הפריסה האוניברסאלית כדוגמת הקרן. בדיון שקיימנו על חברת הדואר מצא מי שמצא לנכון להכניס גם את הסוגיה של הפריסה ביהודה ושומרון. אני בעד תעדוף כל אזור שלחברות כרגע זה לא כלכלי, אבל אני לא אסכים לתעדף אזור אחד על חשבון אחר מהפריפריה. אם מתעדפים, מתעדפים את כל האזורים. אם מתעדפים את יהודה ושומרון, יתועדף גם אזור הפריפריה. לא יהיה מצב שיתועדף אזור אחד ואזור אחר לא. אם נמצאה נוסחה לתעדוף, היא תחול על כל האזורים שהפריסה בהם היא לא כלכלית. אנחנו יודעים שיש מתן פתרון, אם זה חמש שנים, אם זה 10 שנים,

הנוסחה הזאת תהיה נכונה לכל האזורים במדינת ישראל. מכובדי השר, זה דיון מקדים לפני הליך החקיקה. אנחנו נוהגים בחקיקה בחרדת קודש - יושבים, מקשיבים לכל הטוענים.

ככל שזה יהיה תלוי בנו נקדם את החוק, נקדם בלי לעצור, במיוחד נוכח האילוצים הפוליטיים שיש היום. הדיון הראשון יהיה דיון מקדים. אנחנו נמצא את הזמנים כדי לתת דחיפה, אנחנו יודעים כמה זה חשוב. לא הייתי רוצה שהסוגיה הזאת תתעכב במידה ויהיו בחירות או עד שתקום ממשלה. אני חושב שמספיק חיכינו לאינטרנט המהיר. בבקשה, מכובדי. חבר הכנסת מרגי, יושב-ראש ועדת

אין שום סיבה אמיתית בעולם שמדינת ישראל תהיה בפיגור, מאחור - מדינה שמתגאה בהיותה לא רק עם הספר, אלא גם אומת ההייטק. אין שום סיבה שמדינת ישראל תהיה בפיגור כאשר האתגר הגדול בימי קורונה בזירה הבינלאומית זו היכולת לתת לאנשים לעבוד מרחוק,

לקבל שירותי רפואה מרחוק. יותר מידי הבטחות נשמעו, אני מניח שגם בוועדה הזאת וגם במקומות אחרים, יותר מידי מנהיגים בעשור האחרון הבינו את הבעיה. אני יכול רק להזכיר נאום אחד של ראש הממשלה נתניהו לפני עשור בקרית שמונה בו הוא השווה את האינטרנט לטרקטור סובייטי שלא מתקדם. הוא הבטיח שתוך כשנתיים יהיה אינטרנט מהיר, אבל זה לא קרה. אנחנו א', באים לתקן עיוות שכל אזרחי ישראל מרגישים ביום-יום,

באים להסדיר את השוק ככה שתהיה תחרות מספיק מפותחת, פיתוח כלכלי וכדאיות כלכלית ולאומית. החקיקה הזאת נועדה לשנות את הרגולציה שהייתה נהוגה ולא הצליחה, היא נכשלה. מכיוון שהיא נכשלה אין לרוב תושבי מדינת ישראל היום אינטרנט מהיר שמאפשר להם ללמוד, לשחק, לעבוד, לקבל שירותי רפואה, ועוד. התיקון הזה צריך להתבצע מתוך איזונים מובלמים כך שלא רק באזורים שבהם כדאי לחברות לפרוס תשתיות תקשורת מתקדמות התשתיות האלו ייפרסו. לא רק בבניינים גבוהים בראשון, בתל אביב או במקומות אחרים, אלא גם באזורים שבהם מדינת ישראל רוצה לקדם,

לצ'פר ולשפר את איכות החיים. גם שם צריך להיות אינטרנט מהיר. אני שמח להגיד לך, אדוני היושב-ראש, שבזמן שאנחנו מדברים כבר יש אזורים שלמים ברחבי הארץ בתוך התהליך. החקיקה הזאת נועדה להאיץ את זה בקצב אדיר כדי שזה יקרה בכל מקום. אני שמח שבנתיבות, באשקלון שאני חונך השבוע, בעכו, בנהריה, במטולה ובעוד מקומות יש כבר פריסה של סיבים, יש אינטרנט מהיר. ככל שהחקיקה הזאת תהיה מוקדמת יותר, כך אזרחי ישראל יוכלו ליהנות יותר, כך הכלכלה שלנו תוכל לצמוח יותר, כך שוק התעסוקה יוכל להתמודד בתקופת כזאת קשה עם כל כך הרבה אבטלה. אני מוצא חשיבות רבה בכך שזה בא לידי ביטוי, אני מוצא חשיבות רבה בכך שזה דיון ממוקד. לכולם פה יש אינטרס מובהק לקדם את זה ככל שניתן. אני רוצה לציין לחיוב את העובדה שכל סיעות הבית תמכו בחקיקה בקריאה הראשונה וזה הגיע בהסכמה. כל שאלה, כל תגובה וכל הערה אני אשמח לשמוע. לכל הערה שיש הדלת שלי פתוחה, הדלת של המנכ"לית ושל אנשי המקצוע פתוחה. אנחנו כאן כדי לקדם את האינטרס של אזרחי מדינת ישראל. הרבה מאוד פעמים בבית הזה מקדמים אינטרסים פוליטיים, אבל פה זה אינטרס לאומי שבא לידי ביטוי בסיבים, באינטרנט מהיר. אין פה קידום של אוכלוסייה מסוימת, אין פה קידום של אזור מסוים. המרחב הכפרי, המגזר הערבי, תושבי יהודה ושומרון, הפריפריה, הנגב והגליל, כולם אמורים ליהנות מהאינטרנט המהיר, לכולם האינטרנט המהיר הוא אמצעי לצמצום פערים, לקידום אוכלוסיות חלשות. קשה להגיד בלי לשון מליצית, אבל כשמדליקים סיבים, ואנחנו ערב חנוכה, זה מדליק הרבה מאוד אפשרויות והזדמנויות. האינטרנט המהיר - לא נדליק עכשיו משואה לתפארת מדינת ישראל, אבל הוא לתפארת האזרחים שלה כדי שנשלים את הפערים ונמשיך להוביל את העולם בתחומי הידע, התעסוקה והחדשנות. אני שמח שאנחנו מקיימים את הדיון הזה. אני סמוך ובטוח, אדוני היושב-ראש, שתנהל את זה ביד רמה ובמהירות הגבוהה ביותר, תוך דגש ושימת לב לפרטים, לצרכים של האזרחים ולשאלות החשובות שעלו כאן מצד חברי הכנסת. תודה רבה על ההזדמנות.

הפעיל לחצים ובקשות לפצל את זה מחוק ההסדרים ולהביא את זה לדיון, זאת הייתה משאת נפשו. אמרתי שמרגע שזה יבוא אלי אני לא מחכה לכלום, אנחנו מריצים את זה. בשבוע שעבר זה עבר בממשלה והיום זה כבר בוועדת הכלכלה. המנכ"לית, את רוצה

אני גם רוצה להגיד תודה לשר שלנו שרץ לפני המחנה, על כך שבאמת הייתה התאמצות אדירה בשביל שנצליח להגיע למעמד הזה. אני רוצה להגיד תודה לצוות המקצועי במשרד התקשורת: ליושב-ראש צוות מטה הסיבים, ד"ר עופר רז דרור שיושב פה והוא גם סמנכ"ל כלכלה במשרד, לצוות המשפטי האדיר שלנו שעבד איתנו ימים כלילות בשביל להגיע עד כאן; למשרד המשפטים ומשרד האוצר, השותפים שלנו בתהליך העבודה. אנחנו ניווכח בתהליך אם הם עשו עבודה טובה. תבדקו אותנו, אנחנו רגועים. לא כל האמת אצלנו, גם באנו להקשיב ולתקן לפי הצורך. אני רוצה להגיד לכם מילה אחת על החשיבות של תשתיות תקשורת במדינת ישראל בכלל ובעידן הזה בפרט. אני לא בטוחה שהייתה לנו הבנה מה המשמעות של התשתיות הקריטיות לכלכלת ישראל בעשור האחרון, לכן הגיע הזמן שנעמיד דברים על דיוקם. אני חושבת שהקורונה סייעה להבנה שלנו. אני רוצה שתציצו על מה קורה בעולם מבחינת מנועי צמיחה. מדינת ישראל, אנחנו מעריכים, מפסידה 13 מיליארד שקל בשנה מהעדר פריסת תשתיות מתקדמות. אני רוצה שנבין מה המשמעות של זה לכלכלה הישראלית בעידן הזה. אנחנו רואים בעולם עלייה של שלושה אחוזים בשיעור התעסוקה כתוצאה מפריסת רשתות מתקדמות. תבינו מה זה אומר עלינו היום שאנחנו עם מיליון מובטלים. שימו לב מה עושים בתים חכמים בבית, בתעשייה. יש חיסכון של מאות יורו בשנה לאזרח, לצרכן. ההרגלים והשינויים בהרגלי הצריכה שלנו ובהרגלי ההתנהגות שלנו הם כנראה כאן כדי להישאר, אנחנו נראה איזה שהוא מודל היברידי שבו עובדים יומיים בשבוע מהבית. הדבר הזה מחייב תשתית מתקדמת. עבדנו קשה על הרכבת לאילת בשנים האחרונות שלא הסתייעה. הרכבת המהירה ביותר היא הפס הרחב של הכלכלה הישראלית. זה מה שיביא לביטול המרחקים בין פריפריה למרכז. זאת אחת הסיבות שאנחנו פה ואנחנו כל כך נחושים. בצרפת ראינו אזורים ספציפיים שבהם תעשיית ההזנק גדלה בחמישה אחוזים אודות לפריסת הסיבים. תחשבו על רמת הגולן,

שתעשיית ההזנק תצמח בה בחמישה אחוזים אודות לפריסת סיבים מהירה. שימו לב מה קרה במדינת ישראל. בשנים האחרונות הצלחנו לקדם את הנגישות של משקי הבית לסיבים. אנחנו היום בנגישות של 25% ממשקי הבית בישראל. תראו את אנדורה, פורטוגל,

לטביה שחצו אותנו מזמן, ותבינו למה אנחנו צריכים לפעול במהירות ובנחישות כדי לשפר את מצבה של מדינת ישראל. הנחת העבודה היא שאנחנו בפיגור גדול. בזק אוחזת בכוח שוק משמעותי, היא מונופול, וזה נובע מהעובדה שהיא מחזיקה בתשתיות פאסיביות, בנתחי שוק מאוד גדולים, בעוצמה שיווקית מאוד גדולה.

בזק הייתה חברה ממשלתית, לכן הרבה מהיתרונות שגלומים בחברה הזאת מלווים אותנו עד היום. פריסת תשתיות מתקדמות דורשת השקעות בהיקפים משמעותיים - אנחנו מדברים על מיליארדים. מכיוון שהשוק היום הוא שוק פרטי, צריך לייצר לשוק הזה כדאיות כדי לפרוץ. אחת הסיבות שאנחנו נמצאים איפה שאנחנו נמצאים זה בגלל שיש אזורים שבהם יש חוסר כדאיות כלכלית. חובות הפריסה הקיימות והחובות של מתן שירות על גבי רשת מתקדמת לכל מדינת ישראל הם חסם פריסה משמעותי. זה החסם שהביא אותנו אחרי עשור עד הלום. אלו הנחות היסוד שלנו שנמצאות בבסיס האסדרה. אני רוצה שלנגד עינינו יעמדו מטרות האסדרה. מטרה ראשונה היא שיפור תשתיות התקשורת בישראל. אנחנו מדברים על שחלוף שקורה פעם בשניים-שלושה עשורים. אנחנו חושבים שאלו התשתיות שילוו את מדינת ישראל ב-20,30 השנים הקרובות. אנחנו נראה בתוך שנים מעטות יציאה של הרשתות הקודמות,

וכניסה של התשתיות החדשות לפעולה מלאה במדינת ישראל, כי יש הרי בעייתיות להחזיק שתי רשתות. הסיב האופטי הזה יכול להגיע למהירויות, תלוי איזה כרטיסים שמים בצדדים, שהיום אנחנו אפילו לא יודעים למה הם ישמשו. יכול להיות שבעוד 40 שנה אני אדע לעשות משהו באינטרנט שאנחנו לא מבינים אותו היום. מדינת ישראל מחויבת לכך שלכל אזרח יגיע אינטרנט מהיר במחיר שווה לנפש, זאת הנחת היסוד שלנו, את זה המודל בא לשרת. אנחנו מבקשים שלכל בן אדם תהיה יותר מאפשרות אחת במקום שהוא נמצא,

אם יהיו שתי רשתות שביניהן אתה יכול לבחור, בין אם תהיה רשת אחת שעל גביה בשוק סיטונאי תתאפשר תחרות. לכל בן אדם תהיה אפשרות בחירה בין רשתות שונות ובין חברות שונות עליהן הוא קונה את השירות. הנחת העבודה שלנו היא שבחלק ניכר מהאזורים תהיה יותר מרשת אחת על פי המתווה, כשבכל מקרה יהיו לפחות שתיים או שלוש אפשרויות לשירות על בסיס השוק הסיטונאי. המשרד עשה חשיבה מחודשת על הרגולציה בתחום התשתיות בשנת 2018, איזו שהיא הערכת מצב שהגיעה למסקנה שאנחנו נמצאים בפיגור שילך ויגדל אם לא נעשה שינוי ברגולציה שלנו, ולכן הנענו תהליך סדור שמורכב משינוי ברגולציות מאוד בסיסיות שהתבססנו עליהן 20 ו-30 שנה במשרד התקשורת. באמצע דצמבר 2018 פרסמנו קול קורא לפריסת הסיבים. בזק פרס בפנינו את מבנה הרגולציה הטבעי בעולם הסיבים אחרי שנעבור לסיבים ואיך אנחנו מתכוונים לעבור אליו. קיימנו על זה שינויים. בעקבות השינויים מנכ"ל המשרד דאז הקים צוות בין משרדי שמורכב ממשרד התקשורת, ממשרד האוצר ומרשות התחרות, שנועד להתמודד עם הקושי הזה שהחובה של הפריסה האוניברסאלית יצרה לנו, כשמצד אחד, כמו שנאמר כאן, אנחנו רוצים לתת את השירות, זאת תשתית בסיסית לכל אזרחי ישראל, ומצד שני, החובה הזאת מונעת מהחברות הגדולות ביותר שלנו, בזק והוט, להיכנס ולפרוס סיבים, שזה עומד במהות העיכוב הגדול שאנחנו נמצאים אל מול הארצות המתקדמות. הצוות פרסם בסוף 2019 דוח להערות הציבור והמלצות. כעבור חצי שנה הוא פרסם גם לחברת הוט מתווה יותר מפורט. לאחר כינון הממשלה החדשה הגשנו את המלצות הצוות לשר ולמנכ"לית הנכנסת. השר אימץ את הדוח בשינויים מסוימים, כשבספטמבר העברנו אותו בממשלה. תתעכב על הקטע של המשלימות לעניין חברת הוט. בדוח המרכזי שיצא בנובמבר 2019 התמקדנו בבזק.

מבחינתנו, עקב היתרונות התשתיתיים הגדולים שלה והכוח שלה, היא זו שבאמצעותה מדינת ישראל יכולה לקבל פריסת סיבים מהירה ורחבה. עליה ידענו לקבוע את עקרונות המתווה. בנוגע לחברת הוט, שיש לה יתרונות תשתיתיים מועטים יותר, היה לנו איזה שהוא חוסר לגבי הכיוון שאנחנו יכולים לשים עליה איזה שהן חובות. לאחר עוד חצי שנה של דיונים הצוות המליץ שעל חברת הוט לא צריך לקבוע חובות פריסה, אלא להתייחס אליה כמו שאנחנו מתייחסים לפרטנר ולסלקום. זה אחד הדברים שהשר לא קיבל באימוץ ההמלצות והוא קבע לה חובת פריסה של 30%, על בסיס הערכה שלנו מה היתרונות התשתיתיים שלה, כשבאזורים שבהם היא צריכה להתבסס על בזק היא תהיה כמו פרטנר וסלקום. זה בסוף היה ההיגיון שעמד מאחורי אימוץ השר. כרגע אנחנו מגיעים אליכם לאחר כמה סבבים של שינויים. אנחנו פה עם השותפים שלנו לעבודה הזאת. זה לא שמשרד התקשורת ישב לבד, אלא עברנו מספר תהליכים מאוד משמעותיים כדי להגיע לנקודה הזאת. זה לא אומר שאנחנו יודעים הכל, זה לא אומר שאין תיקונים כאן ושם, ולכן הרבה אנשים קראו ושיפרו את מה שמוגש לכם. אני אציג את עיקרי המתווה. מה שאנחנו רוצים לשנות זה להסיר את חובת הפריסה האוניברסאלית, האפס או ה-100 שיש לבזק ולהוט, ובעצם לתת לבזק את האפשרות לבחור את אזורי הפריסה שלה. חשוב מאוד להבין, אנחנו מדברים על אזורים סטטיסטיים. אנחנו מחלקים את כל הארץ לפי חלוקה של הלמ"ס לכ-3,000 אזורים, כשבזק באזורים שהיא תבחר לפרוס תקבל מעין חובת פריסה אוניברסאלית על האזור הסטטיסטי שבממוצע גרים פה כ-1,000 משקי בית. נוכל על פי זה למפות את מדינת ישאל ולהישאר עם האזורים שבהם אנחנו צריכים להתמקד. מהדברים שלך אני מבין שכל עוד בזק לא אומרת למדינה ולמשרד התקשורת איפה היא פורסת, אנחנו לא יכולים להתחיל את התהליך בכלל.

המתווה מתבסס על זה שבזק בוחרת איפה היא רוצה לפרוס.

לשאלתך, אדוני היושב-ראש,

לו יצויר שהיית פותח את זה לגמרי לתחרות

היה חשש

המנוף של לחצים הופעל על ידי כך שאפשרנו לחברות המתחרות החדשות,

פרטנר ו-IBC, להיכנס לשוק כדי לגנוב להם נתחי שוק. הם פרסו 25%, שזו פריסה שלנו. בזק יושבת על 60% פריסה לבניינים. כל עוד יש את תשתיות הנחושת אנחנו שבוים בידי תשתיות הנחושת, זה לא שיש לנו אופציה אחרת.

שלא רצינו לתת לבזק את הבחירה לגמור עם

השאלה האם הוא לא כדאי לי עד כדי כך שאני מוכנה שלאט לאט יוציאו אותי מהשוק, מאותו אזור. יצרנו חוקים שדוחפים את בזק לקבל על עצמה חובות פריסה רחבות. מצד שני, נתנו לה את הירידה מה-100 שהיא כל כך

אנחנו סבורים שבשני האפיקים האלה תהיה רמת תחרות נאותה לאזרח והוא לא יהיה תלוי בחברה אחת. קבענו את זה כמשהו שהוא ייהרג ובל יעבור. לא יהיה משק בית בישראל שמבחינת רשתות בעוד כך וכך שנים יהיה

כי הרשת שלהם,

אף אחד לא יודע להתמודד מולם. אני עכשיו שולח את בזק להשקיע. מה מגן עליה שמחר לא יבואו ויגידו לה: אתם מונופול,

כמו שאמרתי, יש לנו אפיקי תחרות מאוד חזקים שהכנסנו.

מהם זה שבזק בכל מקום שתפרוס סיבים תהיה מחויבת לתת למתחרים לרכוב על הרשת

הכדור שלג התחיל להתגלגל לפני שנתיים.

אני רוצה להכניס לתוך הסיפור הזה גם את העובדה שאנחנו

במקביל לתהליך שאנחנו מדברים כאן מתרחש תהליך אחר.

המשימה שלנו היא תחרות ופריסה מהירה של סיבים בכל מקום בארץ.

אני

אנחנו מעריכים שסדר גודל של בין 80 ל-100 מיליון שקלים כל שנה ייכנס לקופה.

כל שנה נכנס זרם חדש של כספים שאנחנו רוצים להוציא בצורה מיידית. האם התמלוגים לטובת הקרן הזאת הם מרווחים מאזניים? מכלל ההכנסות, לא מהרווחים. התמלוגים יחולו על מה שנפרס בדיעבד, או רק על

אחרי חמש שנים בזק יכולה להצטרף לפריסה אם מישהו זכה והאזור לא נפרס.

אנחנו נדון בזה. הסוגיה עדיין פתוחה. זה פתוח. פרק הזמן של החמש שנים מתייחס להשלמת הפריסה באזור מסוים? בזק תצטרך להגיע בזמן של חמש שנים ממתן הרישיון לכל אותם משקי בית שקיימים באותם אזורים

הסתכלנו על איזה שהם לוחות זמנים. צריך לראות שהנוסחה של חצי אחוז עם מרווח הזמן שרצית, עם השטחים שהם לא אוניברסאליים,

נגיע לאותו מצב שאנחנו מדברים. יש רמת אי ודאות לא פשוטה. אנחנו לא יודעים בוודאות איפה בזק תבחר, מה שישליך

את לא יודעת עדיין אזורים, את לא יודעת עלויות. אנחנו יודעים עלויות.

יש במגזר היהודי בגליל כל מיני מצפים. יש אמנם שינויים,

אנחנו מתנדבים לפשרה הזאת. בתוך אי הוודאות הזאת אנחנו צריכים להיות בוודאות כלשהי שיש לזה

אמרנו שאחרי שלוש שנים אותה ועדת מכרזים שאמורה להחליט איך מחלקים את הכסף תמליץ על מה עושים מכאן

אנחנו לא רוצים לשאול כשזה 40, 60, 70 או 80, אבל אם זה יהיה שלוש, ברור שמשהו פה לא הגיוני. לו יצויר ויש קרן, איך נקבעים סדרי העדיפויות באיזה אזורים הקרן הזאת תפעל קודם? את המודל המכרזי עצמו עוד לא

גם פה יש רכיב של כדאיות כלכלית על האזורים שנותרו. לשר יש סמכות לקבוע עדיפות ל-10% מהאזורים בהתאם לקריטריונים שנקבעו. זו הדרך הכי טובה שלנו להבטיח שלא נתחיל מרוץ בין

כל עוד אני במשרד התקשורת האזורים שקרובים אלי לא יהיו פרוסים ראשונים,

כדאי שגם בשאר הדברים נקפיד על העניין הזה. הלוואי.

אחוז הישובים הערביים שנמצאים היום

כמה מתוך הפריסה האוניברסאלית הם אוכלוסייה

אם יש בעולמות שלנו איזה שהוא יתרון של צדק,

בזק היא החברה היחידה שנושאת היום בעול הזה של הספקת שירותי תקשורת בכל המגזרים,

האם אתם ערוכים להגיד למשרד התקשורת את האזורים שתבחרו? אנחנו כרגע עושים עבודה. כמה זמן תצטרכו לזה?

הציפייה שלנו שזה ייעשה בהקדם. זה יאפשר את המשך התחרות גם בתשתיות וגם במתן השירותים. מרכז שלטון מקומי מברך על החוק ומאוד שמח על קידומו, במיוחד עבור

אנחנו יודעים מניסיונות עבר שלא תמיד זה עובד כמו שצריך. יש לנו נזקים מאוד גדולים במדרכות כתוצאה מהעבודות האלו. נצטרך ליצור איזה שהוא מנגנון שיבטיח שההליכה על המדרכות תהיה בטיחותית, לא עם

אין ספק שהשר ניסה לקדם את זה בהמון המון צורות,

וזה חייב לקרות. אני מבין שיש את הקרן, אני מבין כמה יופרש עליה, רק אני עדיין לא מבין תוך כמה שנים יכסו את הפריפריה באמצעות הקרן. אם תגידו

האתגר שיש לנו הוא באזורים הלא כדאיים כלכלית שהרבה פעמים הם בפריפריה. התכנית באה לייצר מצב משלים. המצב הנוכחי לא הביא לפריסה במשך

זה בשלב הבחירה של ה-70%? ברור שהיא לוקחת ברמת ערים.

אזור סטטיסטי זו החלוקה שהלמ"ס עשתה. כל מקום שבו גרים אנשים הוא אזור סטטיסטי.

יכול להיות מצב שעיר מסוימת תהיה מחולקת לשני אזורים סטטיסטיים?

הכי יעיל מבחינת הפריסה היה להגיד ברמת בניין, שבזק תבחר בניינים, אבל אני לא אדע למכרז בחיים ברמת בניין,

אנחנו לא רוצים להגיע לשם. אני רוצה להקל עוד

אזור פרטי יכול להכיל את שניהם. כשאתה הולך לפי אזורים סטטיסטיים,

אתה נמנע מכל הלחצים הפוליטיים. האם בחנתם מה הנחה את הלמ"ס? כשהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה יצרה את החלוקה, היא ניסתה לשים אזור סטטיסטי שיש בו הומוגניות

אם אתה נותן לבזק אחוז כזה גדול, אתה עלול למצוא את עצמך במצב שהיא תתמקד באזורים מסוימים, וגם באזורים שכדאי לה היא תיקח רק את מה שכדאי לה. לא השארת שום מרחב

אין שום ספק שיש אזורים יותר כדאיים ופחות כדאיים. יצאנו מתוך הנחה שזה ברמה יישובית.

גם לא בהכרח יש רק אזורים

צריך לזכור שאם היא בוחרת 70%,

היא לא תוכל לבחור רק את הבניינים הגבוהים שקמו במדינת ישראל משנת 2000

אזור סטטיסטי בתל אביב הוא הרבה יותר קטן.

אם יש באזור סטטיסטי כ-1,000 משקי בית, אז בתל אביב יש 100 אזורים סטטיסטיים. זה לפי

אם יש לך את ה-70%, יותר כלכלי להוסיף את ה-20%. חבר הכנסת שחאדה, אם זה היה נכון,

אבל עובדה שהיא לא עושה את זה. כשאתה אומר לה לעשות הכל, לצערנו היא לא עושה.